אנחנו עוברים לסעיף האחרון בסדר היום: הגברת הגיוון התעסוקתי בשירות המדינה,

אני מקדם בברכה את פרופ' הרשקוביץ. אני רוצה לומר כדלהלן: הייתה כאן בוועדה העברה של נציבות שירות המדינה. העלה חבר הכנסת אבי ניסנקורן

אני רוצה להתמקד בנושא של אנשים עם מוגבלויות. אנחנו כבר שנים מתמודדים עם הסיפור של איך לשלב אנשים עם מוגבלויות בעולם העבודה, וזה בעצם הדבר הכי נכון והכי טוב, גם כדי לשנות את החברה האזרחית אבל

שזה בעצם העסקה חולה,

רוצה להיות בשילוב ארוך-טווח. מה באמת עושה נציבות שירות המדינה בשביל לאכוף את החוק? צריך פה לאכוף את

ערבים וכן הלאה, פוסלים אותם לאחר מכן ואין מספיק ייצוג הולם בהתאם לחוק? זאת אומרת, החוק מגדיר שיהיה ייצוג הולם. השאלה היא גם מה זה ייצוג הולם בכלל, כמה זה ייצוג

ראינו שפעם אחר פעם המשרות היו של מנהלה,

שנקרא: שואבי המים וחוטבי העצים של החברה הישראלית. בעניין הזה, למרות שהגענו להסכמות וסגרנו מספרים מוחלטים של אקדמאים

יש לנו כלכלנים,

יש לנו אנשים בכל התחומים. אנחנו צריכים עכשיו להעלות הילוך.

היום אנחנו כבר חברות טובות מאוד ויש לנו שיתופי פעולה, אבל לפני שנה וחצי בערך צבעו משרה דרך

עוד הוחלט באותה החלטת ממשלה על הקמת מאגר של סטודנטים חרדים. האם הוא הוקם? כמה משרות היו שם בתקופה הקצרה מאז שהוקם?

אחרון, אמרתי כאן בכנסת עשרות פעמים ואני אומר גם לך כי אני חושב שאתה כנציג צריך לתת את הדעת על הדבר הזה. המשרות המבוקשות ביותר באתר נציבות שירות המדינה,

לכן צריך גם בתוך התוכנית הכללית לקבוע יעדים לפי רמות שונות. למשל ברמות הבכירות לקבוע שיש אחוז מסוים, וכך ברמות האחרות וכולי.

זה עיקר הדברים.

באגף לייצוג הולם יש רק שני עובדים. אני לא יודעת איך הם מצליחים להשתלט על כל העבודה הזאת. צריך לחשוב על זה וצריך לתגבר. הם אחראים על ייצוג הולם של

שהתקבלו או שעברו את מבחני הנציבות? כמעט 70% עומדות בכל התנאים ובכל זאת רק 3% מהן נקלטות.

גרוע יותר משל כולם, פרט לחרדים.

אבל חלקנו,

באוכלוסייה הרבה יותר גדול מכל מגזר אחר שעשו

אדוני הנציב,

אם אתה יכול להשיב לכל מה שעלה כאן ואם תוכל להתייחס גם אל מה שאני רוצה לומר מנקודת ראותי. נציב שירות המדינה זאת איננה עבודה

לא משתלבים, חרדים לא משתלבים. אי אפשר לבוא בצביעות כזאת וכל הזמן לומר: אנחנו רוצים שהחרדים ישתלבו. מה "חרדים ישתלבו"?

אגב,

שאני הופעתי שם, תוכנית מצוינת של אנשים חרדים ברמות גבוהות.

לכן אני מעלה את

פרשה שנה או שנתיים קודם ואמרו לה שהיא תקבל מענק פרישה, ופתאום לא נותנים לה את מענק הפרישה. אתה לא יכול לעמוד מן הצד. התירוץ היה שאנחנו עוסקים רק בעובדי מדינה. אתם עוסקים במערכת

הממשלה.

כי לא היה להן ניסיון. כל משרד ממשלתי שאליו הגיעו עם המלצות של רשות הסייבר לא קיבל אותן ושאל:

כשאתה לוקח אנשים צעירים שעכשיו סיימו את הלימודים, זה נותן לך מגוון עם רוח צעירה,

אתה יכול גם ללמד אותם. מצד שני, באותו נושא, בעניין הניסיון, אם אתה בא למשל למקום,

צריך לתקן את הנושא הזה, לבצע אפליה מתקנת,

אחרת לא נשלב את האוכלוסיות האלה אף פעם בתוך שוק העבודה במדינת ישראל. זה מאוד מאוד חשוב

בכנסת העשרים היה לי דיאלוג פורה מאוד עם שר העבודה והרווחה דאז, חבר הכנסת חיים כץ, שהסכים לתקן את התקנות באופן שיאפשר

שלמיטב ידיעתי בשום שנה לא מנוצל עד

לא אני הצלחתי ולא הוא הצליח. אולי גם הוא מאמין בזה שהמתפלל על חברו נהנה תחילה. מכובדי פרופ' הרשקוביץ, אני ערבי חרד לשיעור הערבים בשירות

תודה רבה. תודה רבה. פרופ' הרשקוביץ, בבקשה. היעד שלך עכשיו לא קל. היעד שלי לא קל בהרבה דברים. אם אתה רוצה לעשות

אתה בא ומשתמש בשפה שאליה אתה רגיל ואתה יכול לפגוע.

אנחנו מזדהים עם האני מאמין שלך לחלוטין.

יש עוד דבר שאומר, והוא מתקשר אל מה שאמר כאן חבר הכנסת גפני, אדוני היושב-ראש, ידידי הטוב

נמצאים פה כמעט כל עוזריי בלשכה,

דבורה שארף ואחיה רוזן ושראל שפייר.

יש לנו את עורכות הדין רינה גולדברג וענבר בן-מנדה. יש לנו את הסגנית של מור ברזני, איאת רחאל מן הפזורה הבדואית. אבל

אני מוכן לייעד המון משרות אבל אחר כך לא ממלאים אותן,

נלך לפי סדר,

לפי בקשתו של ידידי ד"ר טיבי.

אנחנו מנסים לאתר את החסמים שמפריעים לאנשים להתקבל. אגב,

אנחנו מדברים היום אם זה יהיה 15% או 16% אבל כבר החלטנו מיוזמתנו, אנחנו מכינים לממשלה החלטה,

זה משנה את תמונת המצב. רוב היחידות מלבד יחידות שפעלו ביוזמה אישית שלהן, כדוגמת משרד המשפטים לא הקצו לזה תקן מלא אלא זה נוסף על תפקיד.

בתוספת שכר.

תיקון חקיקה שנעשה בכנסת.

ביחס לאנשים עם מוגבלות יצאו שתי הנחיות: אחת שמדברת על נוהל התאמות.

איך עושים התאמה, למה זכאי ולמה לא

והדבר השני:

אני חייב להגיד לך: יש חוק שיצא לפני שנתיים.

החוק קובע קריטריונים, יש לו צורת יישום,

אני לא חושב שהוא מתווכח על העניין הזה. המציאות היא שלגבי אנשים עם מוגבלות ותיכף נדבר על כל האחרים, נבקש שבתוך ארבעה

אנחנו חברי כנסת. כשבאנו לדיון הזה קיווינו שאת תגידי לנו

התפקיד שלכם.

אז עוד ארבעה חודשים, אבל את לא

להלן התשובה: חרדים הוכרו בסוף שנת 2017 כאוכלוסייה שזכאית לייצוג הולם. יחד עם זאת, ההגדרה לגבי מי הוא חרדי אמנם נקבעה בחוק אבל השאירה פרצות כך שלא יכולנו להבין מי הוא

אבל אתה לוקח אותי לכל מיני נושאים אחרים. שאלתי שאלה ואני רוצה תשובה. למה אתה לוקח אותי לדברים אחרים? למשל דיברת על תוכנית שאני נלחם עליה, כפי שאתה יודע, אישית והיא נתקעת לצערי בשל סיבות משפטיות כאלה ואחרות, זה הנושא של משפיעים ומשפיעות תוכנית שמטרתה לא לקלוט - - - על

לשדולת הנשים יש 45 ימים להגיד את מה שתגיד. בינתיים אנחנו תקועים בגלל זה. אנחנו רוצים להפעיל את התוכנית הזאת, מוכנים להפעלתה. התוכנית הזאת לא תוכנית גדולה אבל יש לה השפעה

לגבי יוצאי אתיופיה, אני רוצה להראות פעולות

העבודה בוועדה מאוד פרודוקטיבית וחשובה,

שהם בדרגים הנמוכים. המטרה שלנו היא לשלב אותם בתוכניות לעתודה בכירה. יש כאן עניין של ביצה ותרנגולת כי כשאנחנו מחפשים מועמדים אין לנו עדיין מספיק בדרג

אנחנו כמובן פועלים לפי הוראות החוק ולפי הוראות היועץ. קודם כול, מכרזים לא בכירים לא תקועים בכלל. מכרזים בכירים לפי

אז רק עכשיו הסתדרתם עם העניין הזה.

אתם לא זועקים לשמיים שתוכנית המשפיעים נעצרה. לא אמרתם לאף אחד מאיתנו: דעו שזאת תמונת המצב, תוכנית המשפיעים נעצרה בגלל שיש את דינה זילבר. אני לא מבין את כל ההתנהלות

אנחנו עושים עכשיו פעולות למשל להכיר בתעודות הוראה מסמינרים חרדים כתואר שני לצורך דברים מסוימים. איפה זה עומד? ובתארי רבנות במקרה שהדברים רלוונטיים. התשובה היא כן. כל

כאשר הלימודים בלשכת רואי החשבון הם הרבה יותר נרחבים, הרבה יותר מקצועיים ובהמשך גם הרבה יותר מקובל שמי שעבר את המבחנים של לשכת רואי החשבון המיומנות שלו הרבה יותר גבוהה.

שמקבלת עשרות רואי חשבון בכל שנה, לא מקבלת כאלה שעברו בלשכת רואי החשבון. זה החלטה שאתה יכול להוביל בממשלה, לראות

אנחנו לא מתכוונים לוותר בעניין הזה. אני מבקש לקבל תשובות על כל השאלות שנשאלו פה,

אני רוצה שתגידו במה התקדמתם, מה עשיתם עם כל קבוצה באוכלוסייה, כל אחת עם הבעייתיות שבה. אנחנו רוצים לדעת על מה אנחנו מדברים. לא משנה איזו ממשלה תהיה ולא משנה אם נלך לבחירות ולא משנה אם נעשה את מה

לא נעבור על זה לסדר היום. אני מבקש לקבל תשובות בתוך ארבעה חודשים.

אם אהיה רק חבר כנסת רגיל או לא חשוב מה, מי שיהיה פה אני לא מתכוון להרפות מזה. זה פשוט כתם על

הם בנפשי עוד לפני שהגעתי לכאן לוועדה. כל האנשים שנמצאים פה מקדישים זמן, ובעזרת השם נקדיש, נעשה לילות כימים כדי לקדם. הקצב הוא כמובן פונקציה של מה שנעשה אבל גם של מאמצים רבים וייקח זמן עד שנוכל להגיע למצב שבו נגיד שאנחנו באמת מרוצים מן המצב, אבל בעזרת השם הנגזרת אם נשתמש